על סדר-היום: הסדרי ביטוח שיורי לכלי רכב. בבקשה, נציג מבקר המדינה. שלום, יושב-ראש הוועדה, כל המשתתפים. אני מנהל אגף שעוסק בתחום התחבורה במשרד מבקר

אנו עובדים על אימוץ תקינה אירופאית לקטגוריה L, שתאפשר כניסת סוגי הרכבים האלה, וכך ליצור לציבור מגוון רחב יותר של אפשרויות התניידות בתוך העיר בעיקר אבל זה לא קשור לנושא הביטוח והסבסוד. לו הייתי עכשיו שר התחבורה או סגן שר התחבורה הייתי אומר אני מעדיף רכב דו גלגלי בכניסה לתל אביב,

אין מקומות חניה, יש צפיפות. אולי נוציא את זה בהמשך מכם. רשות התחרות, בבקשה. אני קודם נותן לממלכה, ואז ננסה להתייחס הלאה. שלום, אני עו"ד בצוות תחבורה ברשות התחרות. אנחנו גם הקשר שלנו לדיון הוא קצת רחוק. הוזכרנו בדיון המקורי. אנו מבינים שההסדר של הפול הוא הסדר שהוא זה מה שקבע המחוקק, ומחייב המציאות, וזו הדרך לאפשר למבוטחים לקבל ביטוח, למרות שזה המבטח היחיד של אותם מבוטחים. לכאורה יש פה מונופול ואנו מקבלים תלונות על הדבר הזה. זה נושא שבהסדרה של רשות שוק ההון ואנו מבינים את המצב הזה. כן יש חשש תיאורטי שאנו שמים לב אליו וגם התייחסנו אליו בדוח המקורי, שנוגע לחשש מהעברת מידע בין מתחרים במקטעים אחרים, כשיושבים יחד במסגרת הפול. זה חשש תיאורטי. זה לא משהו שעסקנו בו לאחרונה או שבדקנו אותו שאנו עוסקים בו כרגע. מרגיש צורך לציין שהתייחסנו לזה בעבר. אוהד, בהמשך לדבריך, מילה על מה שאמר היעדר תחרות והחשש מהעברת מידע. אני לא חושב שהאמירה פה שאין תחרות היא נכונה. יש להבין את המהות כשש גוף עסקי גדול שיש לו רווחים מאוד גדולים ויש לו השתלטות על שוק מסוים ומקשה על שחקנים אחרים להיכנס, במהות פה יש פגיעה בתחרות. הפול זה הסדר שהמדינה הוציאה בגלל שיש ביטוח חובה ויש כלי רכב, בגלל הסיכון הגבוה שהם מייצרים, הפול אמור לתת מענה כי חברות ביטוח רגילות בגלל כל מיני היבטים של ביטוח משנה וסיכונים גבוהים לא יכולים לתת מענה. במהות הפול זה גוף הפסדי, לא גוף שמרוויח. לכן אין רלוונטיות לזה שאין תחרות. מה שכן, בגלל שיש שם סיכונים גבוהים לכלי רכב שמגיעים לפול, בהגדרה המחיר שם גבוה יותר. אם יש כלי רכב מסוים, פרטי, ניקח נהג ברכב פרטי, שלא יכול לקנות ביטוח בחברה רגילה, כי עשה הרבה תאונות ויש לו סיכון גבוה, בהגדרה ישלם מחיר גבוה יותר בתאגיד שנקרא פול. רציתי שתגיב כדי שלא יישאר פתוח. התשובה הייתה ברורה לי. נלך לשאר האורחים שלנו. בבקשה, איגוד לשכות המסחר. אם יש כמה אנשים מאותו גוף, בבקשה תקבעו מי אומר מה. אי אפשר לתת לכל אחד 5, 10 דקות זכות דיבור, כי אז זה ילך למקומות שאיני מתכוון ללכת אליהם. בבקשה. שלום, אני מחברת דוד לובינסקי מאיגוד לשכות המסחר. אני רוצה לציין כמה נתונים. נתון אחד מאוד חשוב בעיניי והוא אומר את כל כשל השוק שיש בתחום הזה זה שלפי נתוני הלמ"ש, יש מעל 160,000 כלי רכב דו גלגליים. אגב אנחנו מציינים דו גלגליים ולא אופנועים, כי דו גלגליים כוללים גם קטנועים. מעל 160,000 רשומים במדינת ישראל נכון ל-22'. רק 49% מהם מבוטחים בביטוחי חובה. סליחה, 49% לא מבוטחים בביטוחי חובה. סליחה, פספסנו את נציג משטרת ישראל, אגף התנועה. ברור לי לחלוטין שהם שחקן מרכזי. כיוון שזה היה פעם אחד מהכובעים שלי בעברי, משטרת ישראל לא אוכפת, לא בודקת, ולכן ההשתוללות לא בטוח שנעצר היום ב-49%. אני מעריך יותר, כי משטרת ישראל בשנה האחרונה לא עושה דבר למיטב ידיעתי וניסיונות הבדיקה שלי עם חבריי בעבר. השאלה למה היא לא אוכפת. מבחינתה זה מלחמה אבודה מראש, אני חושב. אני חושב שאם פעמיים בשבוע יעשו עם שני שוטרים שניים-שלושה מחסומי משטרה, ועוצרים רק את הקטנועים לבדיקת ביטוח, תראה איך זה רץ בכל העיר - מישהו התחיל לאכוף את זה. אתה בלי ביטוח? מעמיד לך את הקטנוע. אני לא זוכר מה מהות הקנס נדמה לי 750 או אלף שקל נסיעה בלי ,ביטוח מה עוד שאפשר להגיש כתב אישום אוותר על זה כי אז אסתום את בתי המשפט. אפשר גם בצו מינהלי להחרים לכמה זמן, איני זוכר. ותראה איך אני עולה בכמות המבוטחים. זה פספוס שלנו. אנו נכין מכתב בסופו של דבר, נשלח אותו גם לראש אגף התנועה וגם למפכ"ל. השמיכה שם קצרה. כולנו יודעים מה קורה בימים טרופים אלה אבל יש פה עניין של חיי אדם לא פחות ממקום אחר.

רק בהקשר הזה, אני חושב שאפשר למצוא פתרון כבר עכשיו. כלומר כלי רכב נעצרים על ידי המשטרה, אם זה בגלל נסיעה בנת"צ או מסיבות אחרות. לפחות ממה שאנו מתרשמים, גם אני באופן אישי לא שואלים אותך אם יש לך ביטוח. רכב נעצר לא רק מחסומים אלא אם נעצר, כבר בנקודה הזאת אפשר. תודה רבה. נכניס את ההארה שלך למכתב שנשלח למשטרת ישראל בדרישה לפעול, בשם הוועדה לביקורת המדינה לא בשמי. ננסה לעשות משפט מתכלל כי בכל זאת משטרת ישראל היא שחקן בשדה הזה. אם 50% לא מבטחים הם לא יכולים לומר: זה לא בעיה שלנו. ודא שזו בעיה שלכם. תחשבו ש-50% מכלי הרכב לא היו מבטחים, מה היה קורה פה. קטסטרופה. ובסוף זה מגיע לפתחה של המדינה כ מי שלא מבוטח וכן עושה תאונה מגיע לבית חולים, אומרים: לא מטפלים בך כי אין לך ביטוח?

בסוף זה נופל לפתחה של מדינת ישראל, ההוצאה הכספית.

אני חושב שאנו צריכים להתייחס לסיבה למה 49% לא משלמים ביטוח חובה, כי אם נלך לתחום הרכב, אני בטוח ש-95% או שיעורים מאוד גבוהים כן משלמים את הביטוח חובה בשנה אבל ככה זה כשביטוח חובה עולה 1,300, 1,500 שקלים לשנה ולא מתחיל מ-6,000 שקלים או שיעור שפשוט פנטסטי. מאוד גבוה. כלומר ביטוחי חובה בדו גלגלי היום מתחילים מאזור 6,000 שקלים. אם אנו מחריגים כרגע קטנועים של למטה ל-125 סמ"ק, זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אותו בחור בן 21 שעכשיו השתחרר מהצבא וגר באזור המרכז והיום נדרש לשלם 6,000 שקלים כנראה יעדיף לרכב על קורקינט או אופניים חשמליים והנטל שנופל על המדינה הוא יותר גדול במקרה הזה. לזה אין לי תשובה אבל זה שייסע ולא יבטח לא מקובל. צריך לחקור את הבעיה ולא להתעלם ממנה. שנית, מדברים כל הזמן כמה כלי רכב רגילים מסבסדים דו גלגלי. מדובר על סכום של 175 שקלים אבל יש נתון שאומר כמה כלי רכב דו גלגליים מפחיתים מהגודש. הנתון הזה אומר שכלי רכב דו גלגליים נכון ל-2018 מפחיתים 305 מהגודש. זה נתון של משרד התחבורה. זה 2018. זה מהותי.

אני מניח שמאז ועד היום היתוספו בקלות מעל מיליון כלי רכב, כלומר הנתון אף הרבה יותר משמעותי. הגודש שאנו מדברם עליו הוא 52 מיליארד שקל, כך שאלה מספרים פנטסטיים. נתון נוסף שאולי אחר כך אציין אותו כרגע פחות מהותי - קשור לנפחים שנקבעו למדרגות הביטוח, ויש שם עיוות ויש לטפל בזה. איגוד חברות הביטוח. בועז, ברוך הבא. אנחנו מכירים. מרשה לעצמי לומר בועז. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. קודם כל יש לזכור את נקודת המוצא של הדיון הזה והיא שכבר כיום בעלי הרכבים הרגילים, נקרא להם, מסבסדים בצורה מאוד משמעותית. שמענו. 175 שקלים זה מחיר מדויק, למיטב ידיעתכם? הנה יש לנו רשות שוק ההון, לא סתם. גם 175 שקלים עם פרמיה ממוצעת של אלף או קצת יותר שקלים זה למעשה עשרות אחוזים של סבסוד. זו נקודת המוצא. לא הבנתי. פרמיה של אלף זה ביטוח חובה לרכב פרטי?

בסביבות 1,200. אתם יכולים לתת לי את זה? רק לפני שבועיים שילמתי עבור אשתי כי היא לא משלמת. אם אני לא משלם היא תיסע בלי ביטוח. הממוצע. שנית, מנגנון הביטוח תמיד שואף למצב שבו מבוטח ישלם פרמיה שמשקפת את הסיכון האמיתי שלו. ברגע שזה לא המצב, נוצרים עיוותים גם בתוך מנגנון הביטוח עצמו וגם עיוותים מחוץ למנגנון הביטוח במובן של התנהגויות שאולי יוצרות סיכון עודף מבלי שמקבלות את הביטוי ההולם לכך. שוק האופנועים ושוק הנהיגה באופנועים רווי בעיוותים מסוג זה. זה מחבר אותי לנקודה השלישית שיש לזכור. כל אדם זכאי לבחירה החופשית שלו, אנו מדינה חופשית אבל מצד אחד נוטים להדגיש את נקודות הזכות של נהיגה באופנועים, שזה למשל הפחתת הגודש. מצב שני אסור לשכוח את הפגיעה בשלמות הגוף, באובדן חיים. יש פה למעשה נזקים מאוד משמעותיים שעומדים כנגד אותם יתרונות. יש לכם נתונים סטטיסטיים, שנה חולפת או שנתיים חולפות, נפגעים בגוף ונפגעים בנפש מקרב רוכבי האופנועים בעלויות? זה נבדק על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לא זוכר את המספרים אבל זה בכמה סדרי גודל. הסיכון של רוכב אופנוע להיפגע בתאונה הוא עולה עשרות מונים- - - אין ויכוח. וכפועל יוצא גם העלויות המשק, וכפי שאנו רואים גם עלויות הביטוח. כשמדברים על הסתכלות המדינה באופן כללי לא נכון לדבר על גודש וגם לא על זיהום אוויר.

נטייה להטיה קוגניטיבית שלמעשה לא משתקפת במציאות האמיתית. כלומר יש תפיסה ששימוש באופנועים גורם להפחתה בזיהום האוויר. גם פה יש טעות אופנוע הוא כלי מזהם יותר מכלי רכב רגיל. באופן ממוצע אופנוע הוא כלי שמזהם יותר מכלי רכב רגיל וזה לא אני אומר אלא זה אומר המשרד לאיכות הסביבה במספר דוחות שפרסם. אגב חלק מהדוחות היו אגב המהלך של העלייה בפרמיית הביטוח, מהלך שנעשה לפני עשור, 2008, 2009, שכבר אז היה דוח מבקר המדינה ליווה אותה התפתחות. אני לא מתווכח איתך על נושא זיהום האוויר. 160,000 קטנועים מזהמים יותר, מזהמים פחות. ניקח מצב תיאורטי שהיו במדינה רק 160,000 כלי רכב ו-160,000 אופנועים, ברור לי שכמות הזיהום של האופנוע פחותה, אבל אני לא מתווכח כי אין לי בסיס מדעי לומר את זה. אבל אני מתווכח על נושא הגודש. הממשלה הקודמת התכוונה להטיל מס גוש על כניסות לתל אביב. ראש אגף התקציבים הקודם הביא את התוכנית הזו. זה בוטל עכשיו. יש לי ויכוח פוליטי איתם, אם זה בסדר או לא בסדר. אין כלל ספק שהאופנועים מורידים את הגודש. דו גלגלי. לא אוהב להגיד אופנועים. העניין של הגודש וזיהום האוויר זה לא במוקד ההתייחסות שלנו. למה לך להתעסק עם זה? תעזוב את הזיהום. גודש זה מעלה והשאלה שאני שואל את מדינת ישראל, כמה היא מפסידה בגלל הגודש? זמן, אנרגיה, כמה? לא יודע אם יש הנתון. מעריך מיליארדים. לא זוכר את הנתון הזה מהיותי באוצר אבל זוכר שזה היה מיליארדים על מיליארדים. אם תיאורטית הייתי יכול לקחת את כל כלי הרכב שנכנסים לתל אביב ולהפוך אותם לדו גלגלי מדינת ישראל הייתה חוסכת עשרות מיליארדים. אני לא יכול לעשות זאת. עזוב את נושא הגודש כי יש לנו ויכוח בעניין הזה. תמשיך. לעניין העלויות, אני שוב מדגיש לא בדקתי ואולי ראוי לבצע בדיקה כזו לגבי העלויות הכוללות של הרכיבה באופנועים, התחושה שלי שהעלויות של טיפול בנפגעים, העלויות במערכת הבריאות עולות פי כמה וכמה על החיסכון שאולי עשוי להצטבר מהפחתה בגודש. מישהו יודע כמה הפחתה בגודש אם עוברים ל-X קטנועים? לא חושב שהדיון הוא רק אופנועים. גם דו גלגלי. יש מספר צעדים. זה יותר רכז תחבורה באגף תקציבים שמטפלים בזה מקרוב. יש להם כל הנתונים. אבל יש מספר צעדים שעשו כולל נת"צים ונסיעה בתחבורה ציבורית ולהגדיל את הנסיעה בתחבורה ציבורית. אין ספק שדו גלגלי יכול להפחית אבל יש מספר כלים ודרכים נוספות שגם שם יכול להפחית. לא נראה לי שהרכבת הקלה לכל הפריפריה תופסת תאוצה אבל זה פוליטי, לא מערב אותך. מועדון האופנועים הישראלי, עמרי גוטמן, בבקשה. תודה. כמה נקודות.

קראנו את הדוח. אנו חוששים שהם שופכים את המים עם התינוק. לא נעשתה הפרדה בניתוח הנתונים בין כלים עם ביטוח השתתפות עצמית לכלים בלי, למרות שאנו יודעים שאנשים שרוכשים פוליסה עם ביטול השתתפות עצמית מטבעם זהירים יותר ומעורבים פחות בתאונות דרכים. לכן אנו מענישים שוב ציבור גדול יותר. אני רוצה לחזור לגודש, מהנתונים שנאספו והוצגו באתר פול גז. רק 5% ממצבת כלי הרכב הם דו גלגליים למרות שבמדינות עם אקלים דומה לשלנו כמו יוון ואיטליה, אנו מתקרבים ל-20%. זה אבסורד כי אנו יכולים לחסוך הרבה יותר בעלויות. גם לגבי זיהום האוויר אני חושב שהנתון מתעלם מהעובדה שכלי רכב פרטיים עומדים הרבה יותר בפקק ומזהמים הרבה יותר. רכב שעומד עוד שעתיים בכל שבוע מזהם יותר. לגבי הפול, הוא הפסדי,

אבל אמור להיות הפסדי כי הוא נגזרת של תאגידים שמרוויחים מיליארדים בשנה. הפול כתאגיד הוא נגזרת של חברות הביטוח שלא רוצות לבטח את הכלים האלה. החברות האלה מרוויחות מיליארדים כל שנה, גם מביטוח כללי. לכן הפול זה בסדר שהוא הפסדי.

מסוכן לומר את זה כי אם המדינה הייתה עושה ראש קטן ואומרת: אני לא מקימה את הפול, קחו חברות הביטוח תתחרו, הייתם משלמים הרבה יותר אני מעריך. נכון, וכולנו היינו עומדים עוד ארבע שעות כל שבוע בפקק. בסדר. בבקשה. שלום, אני יושב-ראש מועדון האופנועים הישראלי. אני מלווה את המאבק הזה מ-2006 ובכל פעם אנו צריכים להתמודד עם התייקרויות בתעריפים של ביטוח חובה לרכב דו גלגלי. כפי שציין פה עמיתי, מתעלמים מזה שהמדינה, העלית את העניין של מה היינו עושים אם המדינה לא הייתה מקימה את הפול. המדינה חייבה אותנו לרכוש ביטוח חובה היא צריכה לתת לנו כלי לרכוש את הביטוח הזה. לכן הוקם הפול. מה שלא עשתה המדינה, ואם היינו מעבירים את זה לצורך העניין לביטוח לאומי, ביטוח לאומי היה גובה תשלום מכל כלי הרכב סל הכול והיה נותר עם רווחים של מיליארד שקל בשנה מביטוח חובה אחרי ההפסדים של הרכב הדו גלגלי. את זה החבר'ה מאיגוד חברות הביטוח מצניע. מדברים פה על גודש וזיהום אוויר וכל הסיפור הזה, ומיליארד שקל רווח נקי בשנה מביטוח חובה של כל כלי הרכב שמים את זה בצד. מדוע לא לוקחים את הכול כעסקת חבילה? שהמדינה תיקח את זה חזרה אליה לביטוח לאומי, ושחברות הביטוח לא יצטרכו ליילל לנו פה? מניסיון מה שהמדינה מנהלת לא מתנהל. עזוב אותך. לא כדאי לך. אני מעלה עובדות. חבריי הרוכבים מקבלים החלטות הרות גורל ולא רוכשות ביטוח. חצי מהרוכבים מסתכנים כל יום. לכן אני פה. רוכבים בלי ביטוח, ואף אחד פה לא נותן מענה. משרד התחבורה אומר שזה עניין של שוק ההון, הרשות לתחרות שוק ההון. שוק ההון לא קובע מדיניות. איפה משרד התחבורה? איפה שאר הפוליטיקאים שצריכים לעודד שימוש ברכב דו גלגלי שפותר את בעיית הגוש? אנשים למרות התאונות ולמרות העלויות הגבוהות של ביטוח החובה עדיין מצביעים ברגליים ורוכשים רכב דו גלגלי כי אין ברירה. אין רכבת, אין רכבת קלה. אתה נוסע שעתיים לכל כיוון ומה שמציל אותך זה הדו גלגלי ואת זה שמים בצד. סיימתי. תודה. מנכ"ל הפול, בבקשה. לפני כן נאמר פה שהחברות הרוויחו מיליארד שקל בשנה ביטוח חובה. לפחות ב-21' אלה הנתונים שיש לי - יש הפסד של 700 מיליון שקל בענף הזה. אתה מדבר על שנה אחת.תסתכל על כל העשור. כיוון שאין לי דוחות כספיים, איני יכול לבדוק. גם ב-22' הייתה שנה הפסדית כלומר היינו חותמים על האמירה הזו אבל העובדות לא נכונות. נרשם, קיבלנו, אני מניח שאתה מתבסס על דוחות כספיים. אני רואה שמרשות שוק ההון מזיזים את הראש. סימן שהם מאשרים. מנכ"ל הפול. שלום, אני מנכ"ל תאגיד הביטוח הפול. הפול הוא תאגיד ביטוח שעוסק בביטוחי רכב חובה נועד לתת מענה למבוטחים שלא השיגו ביטוח בשוק החופשי. רוב הלקוחות שלנו הם בעלי אופנוע, אבל גם בעלי כלי רכב אחרים. הפול הוא תאגיד הפסדי. נכון שבהגדרה הוא הפסדי אבל יש לו גם תקרת הפסד בחקיקה ולטעמנו בשנים האחרונות - רק בשנתיים האחרונות, 21', 22' הפול הפסיד כ-400 מיליון שקל בשנה שזה לטעמנו מעבר למה שקבוע בתקרת החקיקה של הפול. לכן גם המענה שניתן בדמות תעריפי הפול. הפול נותן מענה לכל אותם מבוטחים. בהקשר הזה, גם יש לומר, הוזכר פה כמה בלתי מבוטחים. זה תופעה בעייתית, אבל המספרים פה לא מדויקים. מתוך 160,000 אופנועים שנוסעים בארץ היו בפול כ-130,000 פוליסות בשנת 22'. זה אומר שאופנועים היה להם ביטוח, רק 30% מהם לא היה להם ביטוח לאורך כל השנה. כ-90,000 פוליסות במונחים שנתיים. מצטער, לא הייתי בהאזנה. מתוך 160,000, שכאן אמרו שיש דו גלגלי, כמה לפי הפול כן בוטחו בביטוח חובה? בביטוח חובה יש לנו כ-130,000 פוליסות ב-22'. חלקן לתקופות קצרות משנה. יש לשבוע, לחודש? כן. אלה שעושים לשבוע,

הולכים לעשות טסט ומבטלים אחר כך. אני לא מבין? חלקם עושים לתקופות קצרות יותר משנה, חלקם רק כי טוענים שנוסעים רק בתקופת האלה. אנו נתונים להוראות של רשות שוק ההון, מבטחים גם לתקופות קצרות משנה. אם אתה לפי שוק ההון,

זה הממשלה מבטח אותי כרוכב אופנוע לשבוע,

כי ברור לי לחלוטין מה עומד מאחורי ההחלטה הזו. מצידי שלא יעבור טסט יהיה עוד יותר גרוע כשיתפסו אותו. בהקשר הזה אנו פועלים תחת ההוראות של רשות שוק ההון, מבטחים משבוע ומעלה. במונחים של פוליסות שנתיות כ-90,000 פוליסות היו בפול ב-22', מלאות. זה כ-60%. ו-40% חלקי או לא עשו? 40% אנו לא מכירים. 60% עשו ביטוח מלא לשנה. במונחים שנתיים. זה אומר שאם שניים עשו לחצי שנה, הם נספרים כאחד. עוד יותר מדאיג אותי מה שאתה אומר, כי עוד יותר המשחק בימי הביטוח גדל. אתה עושה את עבודתך. לא בא אליך בטענות. זה מגביר את החשש שלי מכך שאנשים נוסעים בלי ביטוח ובסוף זה נופל לפתחה של המדינה. יש שתי המלצות של הדוח משנת 2009, 2010 שלא יושמו, שאני חושב שחשוב שהמדינה תיישם: הראשון זה שיקוף של סבסוד הציבור את הפסדי הפול. בזמנו הייתה המלצה לשים בפוליסה עצמה של כל בעלי הרכב את שיעור הסבסוד שלהם, כמה הם מסבסדים, כדי שיידע הצרכן, שיידע האזרח כמה הוא מסבסד את הפסדי הפול, שהם ברובם הפסדים של הדו גללגלי, וההמלצה השנייה היא לאפשר למשטרה נגישות דיגיטלית להאם יש פוליסה לנהג או לא כדי שאפשר יהיה לאכוף את הפוליסות גם באופנועים וגם ברכב פרטי באופן כללי. נגיד, אני נותן למשטרה אפשרות גישה לנתון הזה, ואני המשטרה, מוצא עשרה אנשים שלא מבוטחים. אחרי שבוע ביטלו. יכול להזמין אותם אבל אומר לי: שבוע נסעתי ואחר כך איני נוסע. בבקשה הזו אין קצה. הקצה הוא לתפוס אותם על הדרך. אבל האמירה היא שהשוטר על הדרך שתופס אותם, יהיה לו המידע דיגיטלית, האם הרכב מבוטח או לא. זה ב-2010 הומלץ ואני חושב שחשוב שהמדינה תיישם את זה כדי להגביר את האכיפה בתחום הבלתי מבוטחים. אוהד, זה צריך חקיקה? יש להבין - נכון להיום מי שיש לו הנתון של מי מבוטח או לא זה גוף קרנית שאמור לתת פיצוי כספי למי שנפגע על ידי כלי רכב שלא מבוטח. הדיווח נכון להיום מבוצע מקרנית למשטרה באופן חודשי. מה שכן, בממשק של רשות שוק ההון שנקרא ביטוח שכל אזרח יכול לראות את התיק הביטוחי שלו כולל ביטוח חובה, אנחנו הפכנו את הדיווח הזה ליומי משתי סיבות: אחת, על מנת שאזרח יגיע לעשות טסט כבר מהמדינה שקיים במידע אצלנו יועבר למשרד התחבורה, והם יעבירו את זה למכוני הרישוי ואז אפשר יהיה לראות את זה מבחינת נגישות דיגיטלית. באותו אופן אנו פועלים כדי לקדם גם את הנגישות הדיגיטלית באופן יומי אני מדגיש, כדי שהמידע יהיה מהימן כמה שיותר כי דיווח חודשי לאו בהכרח מהימן. אנו עדיין ממתינים למשרד התחבורה בהקשר של לייצר את הממשק הזה בינם לבינינו. כמה זמן אתם ממתינים? בתהליך. כמה חודשים. אני אביא אותם שוב לכאן, ואם אצטרך אביא את המנכ"ל. אני לא מתעסק פוליטיקה עם שרה. לא מעניין אותי. אני מתעסק מקצועית. יש מספר דברים שהם רלוונטיים גם להיבטים טכנולוגיים. מקווה שנצליח לעבור את המכשול הזה. אדוני נציג משרד התחבורה, אתה איש הקשר שלי. הנושא בבדיקה אצלנו. בודקים את הישיבות הדיגיטלית. יש בעיות הסייבר. הם רוצים להבטיח שהממשקים הם בסדר ואמינים ושלא תהיה תקלה בממשק של בעיות סייבר וכדומה. זה עניין גם של פרטיות של כל אחד שמבוטח שם. הנושא בבדיקת ישימות. זה העדכון האחרון שקיבלתי היום. אנו על זה, לא נוותר וחושבים שזה ייעשה מוקדם ככל האפשר. 60 יום תשובה זה סביר בעיניך? תשובה לעדכון אם זה ישים או לא.

אני רוצה תשובות ביצוע. עזוב אותי אם ישים. אני לא תיאורטי. הנושא נמצא בתוכנית עבודה אבל יש סדרי עדיפויות של אגף התקשוב שלנו שמפוצץ בעבודות של הקמת מערכות מידע אצלנו. אני לא יכול להבטיח זמן מסוים. אני מבקש תוך 60 יום מכתב, אני רושם את זה אצלי בתיק תזכורת עוד 60 יום מבקש ממך, מהסמנכ"לים או ממי שאמון על זה תשובה בכתב לנושא הזה עם עותק לרשות שוק ההון. נעדכן תוך 60 יום. ברשותך, לדברים שנאמרו פה אנו בשיחות וישיבות עם רשות המיסים, רשות שוק ההון והפול לעשות הטבות לאופנועים וקטנועים שיש להם מערכות בטיחות. אנו בודקים את הישימות הזו. יש לנו כמה סוגיות שאנו בוחנים. מערכות הבטיחות המתקדמות הן חדישות. עדיין אין תקינה למערכות האלה. סוגיה שנייה זה שאנו מקוים שיהיה אפשר לתת הנחה או הטבה לכל אופנוע או קטנוע שיש בו מערכת בטיחות חדישה. יש גם מאות ספקים, אז אנו לא יכולים לצאת בהטבה שיש מעט ספקים. אנו מחכים שהעניינים יבשילו אבל אנו על זה, בודקים פתרונות שונים ומקווים שעם רשויות המדינה הנוספות נוכל להציע הטבה או תמריץ לעניינים האלה. האם מדיניות משרד התחבורה מתמרצת או מעודדת מעבר לדו גלגלי איני מאשים רק אתכם על מנת לעבור לדו גלגלי כדי להוריד את הגודש במדינת ישראל? זה חלק מהמדיניות? אם לא, בסדר. כבוד היושב-ראש, אני לא מסכים עם האמירה של דו גלגלי. אנו מעודדים מגוון פתרונות. גם תחבורה ציבורית. אני בעד תחבורה ציבורית. גם רכב זעיר, כל המגוון. אני לא יכול לומר: לדו גלגלי אני מתייחס אחרת או במיוחד. אנו מעודדים מגוון פתרונות תחבורה מהתחבורה הציבורית ועד הדו גלגלי ועד הרכב הזעיר ועד מגוון קטגוריה L- - - תן לי לנסות לתרגם אותך אנו מעודדים מעבר לתחבורה ציבורית, מעבר לרכב קטן ולדו גלגלי. זה הסדר? בדו גלגלי יש גם מגוון רחב של L 1, L2 ו-L7, ו-LE7 וכל המגוון הזה. אנו עובדים על אימוץ הדירקטיבה האירופאית לקטגוריות האלה כדי שאפשר יהיה להכניס אותם ולמכור אותם בארץ. זה ייתן לציבור מגוון רחב של אופציות ופתרונות תחבורה. גם דו גלגלי, גם לא דו גלגלי.

אדוני מנכ"ל הפול, סיימת?

לשכת סוכני הביטוח, בבקשה. שלום, יושב-ראש ועד סוכני החברה הערבית בישראל. אנו מברכים על כל הצעה שיכולה להביא גם אחוז יורת גבוה מהנהגים ומשתמשי הרכב הדו גלגלי, יהיה להם ביטוח חובה. כסוכני ביטוח אנו בדרך כלל מתעסקים בנושא הזה, רק בביטוח הרכוש ההשלמה של ביטוח חובה, אם ביטוח צד ג' וביטוחים נוספים. בהזדמנות זו רציתי להזכיר לכבוד היושב-ראש, מתפתח כשל שוק בביטוח החובה בחברה הערבית בישראל. מה שקורה שחברות הביטוח היום חוסמות את ההפקה לסוכני הביטוח בחברה הערבית בגלל הטענה שהשכיחות בחברה הערבית גבוהה יותר. רציתי לקרוא כמה מילים שהכנתי, ברשותך. חברות הביטוח טוענות שהשכיחות של תאונות החובה בחברה הערבית יותר גבוה מהחברה היהודית. יש בזה הרבה מן הצדק. יש לציין כמה גורמים המשפיעים ומוסיפים לשכיחות הגבוהה, למשל: בעיית התשתיות והכבישים בחברה הערבית, ירודות בכפרים ובערי החברה הערבית לצערנו, היעדר התקציבים אשר המדינה העניקה לישובים אלה הביאה לחוסר השקעה מספקת בתשתיות הישובים. הרחובות הצפופים והכבישים שאינם מתוחזקים מביאים לעליה בכמות התביעות. אי קיום אזורי תעשיה. כמעט אין אזורי תעשייה בערים ובכפרים הערביים, לכן רוב העובדים יוצאים מדי בוקר לעבודה בערים הגדולות. נסיעה כזו ממוצעת בין 200-300 ק"מ הלוך וחזור. כל עוד אתה נמצא יותר על הכביש אתה חשוף יותר לתאונות. מספר הנוסעים ברכב. כאשר יוצאים כל יום בבוקר לעבודה בדרך כלל ברכב נמצאים מעל שלושה נוסעים ברכב הפרטי, ובטרנספורטר מעל ששה נוסעים, בזמן תאונה קיים מספר נפגעים. כל מה שהזכרנו לעיל כתוצאת ממדיניות הממשלות לדורותיהן, ואנו סוכני הביטוח ואזרחי המדינה הערבים לא אשמים בכך. הדגש אמור להיות בחסימת הלקוחות הבעייתיים ולא חסימת הסוכנים. לחברות הביטוח כל הכלים אשר יכולים לעזור להן לזהות את הלקוח הבעייתי ולחסום אותו ולהפנותו לחברת הפול אשר מיועדת לכך. היום כל הלקוחות של החברה הערבית מבוטחים חלקם על ידי סוכנים ערבים העובדים ישירות עם חברות הביטוח או דרך סוכנים ערבים העובדים דרך סוכנים יהודים שמפיקים להם חובה וללא עמלה או ישירות דרך סוכנים בחברה היהודית. זאת אומרת התוצאה הכללית בחברות הביטוח לא משתנה. כאשר חברות הביטוח מגישות את תעריף החובה לאישור המפקח כולל בתוכו תוצאות החברה הערבית. להלן דוגמה קצרה: אם אני מאחד שני תיקים של סוכן הביטוח בחברה הערבית עם סוכן ביטוח מהחברה יהודית בסדר גודל של 20% עם 80%, והשכיחות של הסוכן בחברה הערבית בין 3% ל-4% ושל הסוכן בחברה היהודית בין 1% ל-1.5%, הממוצע יהיה כ-1.8%, וזה לא מסכן את התיק הביטוחי הזה בחברות הביטוח ממשיכים לעבוד כרגיל. דוגמת החישוב הזו מראה שני דברים: אל"ף, עצם העבודה של סוכן ערבי דרך סוכן יהודי לא מגדילה את השכיחות לרמת סיכון התיק הביטוח של הסוכן היהודי אשר ממשיך ליהנות מהעמלה של החובה שאינו משלם בדרך כלל לסוכן הערבי. דבר שני, בהנחה שלא קיימים במדינה סוכנים ערבים התוצאה הכללית בחברות הביטוח לא משתנה. לכן הדגש אמור להיות: זיהוי וחסימת הלקוח הבעייתי ולא חסימת הסוכן. להמחשה דוגמה קצרה. אדוני היקר, מה שאתה מקריא פה זה בסדר אבל אני צריך להיות או שר האוצר או ראש הממשלה כדי לפתור את כל בעיות התשתית ואת כל בעיות סוכני הביטוח, את החישוב. אני מסכים עם כל מה שאמרת, אני מנסה לצאת מכאן לפתרון. ואני לא יכול לצלול לחישוב של בין סוכן בחברה הערבית לבין סוכן בחברה היהודית. אני לא רוצה לצלול לתשתיות. אני מסכים איתך, התשתיות לא ראויות. הנסיעה בטרנספורטים ידועה ואני מכיר אותה מכובעים אחרים שלי. אבל אני מנסה לייצר איזה עוגן שכולם יעשו ביטוחים. זה מה שאני רוצה. ברשותך משפט אחד בלי קשר לכתוב כי נתתי לכם את נייר העמדה. ההתנהלות הזו הביאה בחברה הערבית שאחוז גבוה היום מהאוכלוסייה לא מבטח ביטוח חובה בכלל. גם בכלי רכב פרטיים. זה תופעה הולכת וגדלה, משתי סיבות אל"ף, אי נגישות לסוכן לתת ביטוח חובה. דבר נוסף, אי אכיפה של המשטרה בנושא ביטוח חובה. זה מביא לעומס מאוד רציני בהפסדים של קרנית, וזה חוזר גם לחברות הביטוח כי יש הרבה מאוד תביעות שהיום קרנית משלמת. בנוסף, קרנית משלמת תביעות לרכבים שלא שילמו פרמיות. זה כשל הפוך. חברות הביטוח צריכות למצוא את הפתרון האידיאלי - לגבות את הפרמיות כדי לשלם את התביעות. היום חברות הביטוח משלמות תביעות דרך קרנית בלי לגבות פרמיות. הוצע פתרון ביניים שהפול היום נותן פתרון חלקי לחלק מהסוכנים והלקוחות בחברה הערבית. למרות שהפול הוקם ללקוחות הבעייתיים ולא הנורמטיביים.

בבקשה. בשנים האחרונות גדל מאוד תיק הביטוח שלנו ברכב פרטי. הרבה מאוד פוליסות קצרות. גם בכלי רכב פרטי עושים פוליסות קצרות?

רוב הפעילות שלנו ברכב פרטי מרוכזת בפוליסות קצרות, ברובו מהמגזר הערבי, תופעה שהולכת וגוברת הולכים לעשות טסט, החל מ-2016 שתעריפי הרכב הפרטי שלנו ירדו בצורה דרמטית. זה הביא לכדאיות במירכאות לעשות אצלנו או לנהירה אלינו. הפעילות הזו הולכת וגדלה. בהעלאת התעריף הנוכחית או בשינוי התעריף הנוכחיים שהרשות פרסמה אני מקווה שהמגמה הזו הולכת להיעצר ואף לסגת. אני יוצא יוצר מודאג ממנה שנכנסתי.

אם אתם יכולים להתייחס נראה לי לא סביר ולא נכון לאפשר ביטוח קצר מועד, כי אם מכרתי רכב ויש לי עוד 7 חודשים, או שהסוכן מקפיא או מחזירים את הכסף. היה לי ניסיון כזה. אני שומע שזה הולך לכלי רכב פרטיים. בסוף זה נופל על המדינה הטיפול בפצועים. לא ניתן להם מצב שאין טיפול רפואי. לא יודע. לעשות לשלושה חודשים, לחצי שנה, לתשעה חודשים, משהו? מבחינת מספרים, בפול כלי רכב פרטיים מבוטחים בסביבות 30,000 כלים, זה המספר. הסוגיה של ביטוח לתקופה קצרה גם אותנו מטריד. נכון שזה קיים שבוע ואילך. אנחנו במסגרת תוכנית העבודה גם צריכים בהתייעצות עם משרד המשפטים לקבל את אישורם כדי להאריך את התקופה של הביטוח. יש לזכור שגם כאן יש למצוא את האיזון הנכון כי ההחזר של הפרמיה הוא כמעט יחסי לא יחסי באופן מלא. לכן יש רכיב שנשאר בידי הפול, כאשר המבוטח רוצה לקבל את ההחזר, אבל אין ספק שאנו פועלים כדי להאריך את התקופה של הביטוח לתקופה קצרה. אנו נבחן האם נכון שזה שלושה חודשים, חצי שנה. אבל אנו במסגרת תוכנית העבודה מתקדמים. מתי תשובה? מאוד מטריד מה שנאמר פה. זה בתוכנית העבודה שלכם? עוד חודש, עוד שבוע? מתי שר האוצר ייתן דעתו בעניין הזה? הוא עסוק בדברם אחרים אבל מתי? זה תקנות של שר. נפרסם מחר אישורו את זה לשימוע להערות ציבור. מקווה שעד סוף שנה אפשר יהיה להביא פה בשורה שיחסית לתקנות זה זמן סביר כולל זמן של שימוע. נכון, שימוע של הציבור. מה שאתה אומר לי- - צריך גם אישור ועדת כספים. זה לא בעיה.

אני יכול לשים את זה לתיק תזכורת לינואר?

ינואר 2024 מכתב תשובה מרשות שוק ההון בנושא זמן המינימום שקבעו בהוראות שיוצאו על ידי השר לביטוח חובה. זה יכול לנוע בין שלושה חודשים לחצי שנה, הלוואי לשמונה או תשעה חודשים אבל אני לא נכנס לנעלי השר כי אני לא. תיקון - ב-2022 היו למעלה מ-30,000 פוליסות בפול ברכב פרטי. 30,000 זה במונחים שנתיים. כלי רכב מבוטחים בפול בפוליסות קצרות משנה היו- - - כמה בלי רכב מבוטחים בפול? יותר מ-130,000 בשנה. יותר מאופנועים? בכמות כן. בכמות בגלל החברה הערבית. ועשיתם בדיקה בגירעון של הפול כמה אחראי הדו גלגלי וכמה עלייה שהציג פה סוכן הביטוח? ודאי, ומרבית ההפסד נובע מהדו גלגלי. לא כדאי לך לשאול את השאלה הזאת. דווקא שאלה טובה. אם הייתי מייצג את הדו גלגלי, לא הייתי שואל את זה. תודה. סוכן ביטוח עצמאי, גיא רדר, בבקשה.

אז יש לך לא יותר מ-2.5 דקות כי אני לא אוהב את זה בזום. אני רוצה להתייחס לשלושה נתונים. הנתון העיקרי, נכון שכ-49% - לפי הנתונים שלי יש מכלי רכב לא מבוטחים אבל יש גם אחוזים ניכרים בכלי הרכב הארבע גלגלי, כולל משאיות,

רכב מסחרי ואנו מגיעים לפי הדוח שלכם ב-2014 שעיבד משרד מבקר המדינה ל-461,000 כלי רכב לא מבוטחים בביטוח חובה במדינת ישראל. יש פה כשל שוק שיש להסתכל עליו בצורה הרבה יותר רחבה, כי אם הביטוח הוא חובה ויש כמעט חצי מיליון כלי רכב שלא מבוטחים בביטוח חובה, יש פה בעיה מאוד גדולה, הרבה מעבר לדו גלגלי. אני מבקש להציע שני פתרונות בנושא - דברים שכמובן יש לבחון אותם אבל אני חושב שיש להלאים את ביטוח החובה. אין שום סיבה שחברה מסחרית תתעסק עם ביטוח חובה, בדיוק כפי שלא מפריטים את הביטוח הלאומי ויש גוף כמו הביטוח הלאומי שיכול לטפל בזה. אם על ידי ביטוח פרסונלי אישי, כלומר כל אחד יבטח, ויש להפריד לטעמי בין ביטוח הרכב כרכב לבין הביטוח הפרסונלי העצמי שלי בביטוח חובה, אם זה על ידי ביטוח פרסונלי אישי, כל אחד שיש לו רשיון, לפי הרשיונות שלו, לפי ההיסטוריה שלו,

נתונים סטטיסטיים כאלה ואחרים ישלם עצמאית ביטוח חובה, באותו רגע כל כלי רכב שעליתי עליו מבוטח בביטוח חובה. אני לא יורד לסוף דעתך, שכל אחד יבטח ביטוח פרסונלי? לא הבנתי. לטעמי יש לנתק את ביטוח החובה מכלי הרכב, כלומר הביטוח צריך להיות משולם על ידי בעל הרשיון על פי הנתונים שלו ובאותו רגע, אם לי יש רשיון למשאית, אופנוע וקורקינט כל כלי רכב שאני עולה עליו מהסוגים שיש לי רשיון לעלות עליו- - - ואם בעוונותיי יש לי רשיון הוראת נהיגה, יש לי רשיון על אופנוע, יש לי על משאית ועל רכב פרטי ואיני נוהג? אתה רוצה שאעשה ביטוח? אני רוצה שאם אינך נוהג, תתלה את הרשיון שלך לכלי הרכב הלא רלוונטיים. אנחנו מדינת חוק. זכויות אדם. אתה תגיד לי להתלות את הרשיון שלי? ואם אני רוצה מחר לנהוג ברכב של הבן שלי והוא עשה ביטוח? לא, טוב, תמשיך. הבנתי. אפשרות שנייה, לעבור למודל של גבייה של ביטוח חובה באמצעות הדלק, מס הבלו בניהול של ביטוח לאומי. גם ככה הדלק הורג אותנו. אתה רוצה גם את זה? אתה יודע מה יקרה פה? גם הביטוח הורג אותנו, ושוב לא יהיה יותר עניין של האם אני נוסע על כלי רכב בידיעה או שלא בידיעה בלי ביטוח, לא יהיו כלי רכב שלא יהיו מבוטחים. כל תהליך התביעות הופך הרבה יותר פשוט. אני מתייחס ל-461 כלי רכב שלא היו מבוטחים בכללי במדינת ישראל ב-2014, אני מאמין שהיום המספרים יותר גבוהים. כלפי הפול עצמו יש שני כשלים בנושא ביטוח חובה של אופנועים. אחד זה אי התאמה לתקנות האירופאיות בנושא הרישוי, כלומר אנו עדיין מתייחסים לנתונים של מעל 250 סמ"ק, מתחת 250 סמ"ק, דברים שהם לא רלוונטיים היום גם לא כלפי כלי הרכב שמשווקים, ובטח לא כלפי הרשיונות שנמצאים. אין שום היגיון שאדם שנוסע עם רשיון לצורך העניין, A1 עם אופנוע גדול בנפח, אך חלש בהספק, וזה יותר בטיחותי אגב, ישלם יותר מאשר אופנוע קטן. התאמה של מדרגות הביטוח לרישוי האירופאי, כפי שעובד אצלנו גם ברשיונות נהיגה וגם ברשיונות של הרכבים עצמם. אני חושב שיש פה עיוות מאוד גדול בנושא הנפחים, כאשר היום בכלל ההתייחסות היא לגבי נושא של הספק לכלים האלה. לגבי נושא של הפול עצמו, שני כשלים שקיימים היום ביטוח אופנועים בסופו של דבר הוא פרסונלי. רוב האופנועים רובם ככולם כמעט עושים ביטוח נהג יחיד, כאשר ביטוח מאפשר רק לי לנסוע על האופנוע שלי. אם יש לי שני אופנועים, אני מקבל הנחה מסוימת, של 20% עבור התקופה החופפת לכל אחד מהם אבל בהנחה שאני עדיין משלם 80% על משהו שאיני יכול לעשותו לנסוע על שני אופנועים בו זמנית. לא רק זה, בסוף השנה מכרתי אחד מהאופנועים אני צריך להחזיר את כל ההנחה רטרואקטיבית מתחילת השנה על התקופה חופפת שהייתה. זה לא נשמע בשום הליך מסחרי רגיל שקיים.

בצדק. המדינה נתנה סיוע לבתי מלון עולם אחר לגמרי בתקופת הקורונה. הדוחות הכספיים הוכיחו אחרת, אז הם לא היו צריכים להחזיר למדינה את מה שמגיע מהם? פה יש משהו שאני קונה אותו. אם אני קונה שתי טלוויזיות, קיבלתי הנחה על שתיהן ויום למחרת מכרתי אחת הטלוויזיות, אני לא מחזיר את ההנחה לחנות. אבל טלוויזיה זה משהו מוחשי שאתה עושה בו שימוש, פריט. גם ביטוח חובה זה משהו מוחשי שאני עושה בו שימוש. לסיום, אני חושב שיש פה כשל שוק שהוא הרבה יותר גדול מתחום האופנועים. הוא כולל גם כלי רכב, כולל את כל הנושא שהרעיון של חברה מסחרית מטפלת במשהו שהוא ביטוח חובה שהמדינה קבעה אותו ואני חושב שיש להסתכל על זה בצורה שונה בנושא של פתרונות לעתיד. תודה רבה. איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי, בבקשה. כמה דברים. אני רוצה להתייחס לנושא הסבסוד שאנו מבססים עליו את כל נושא הפול אבל קודם אני חייב להתייחס לדברים שאמר נציג חברות הביטוח. בחוסר ידע מוחלט אמר לדעתי אנחנו מדברים על נתונים ומחקרים שאני יכול להציג אותם אם תרצה, גם של הטכניון, גם של משרד התחבורה בנושא הזיהום וגם של המשרד להגנת הסביבה. הזיהום נמדד בהמון פרמטרים.

יש פרמטר אחד או שניים שדו גלגלי הזיהום שלהם עולה על רכב אבל בכלל הפרמטרים מחקרים מוכיחים, דו גלגלי מצמצם מאוד את זיהום האוויר. אתה מוזמן לדבר איתי בסוף, אביא לך את כל המחקרים, וזה מחקרים של המדינה. הייתי חייב לציין את זה לפרוטוקול כי אם אנו לא מגיבים זה אומר שאנו מסכימים. לגבי הגודש שנשאלו בנושא הזה המון שאלות וגם ביקשתם נתונים. אני מתבסס על מחקרים גם של משרד התחבורה, גם של הרלב"ד, גם של אור ירוק, שמדברים על נושא הגודש. הגודש נאמד ב-2018 ב-52 מיליארד שקלים שזה עלויות למשק. זה נתון של משרד התחבורה, שנת 2018. אנו יודעים שהנתונים עלו מאז כי היתוספו המון כלי רכב בארבע, חמש שנים האלה. זה ההפסד למדינה? כן. כשאנחנו מכמתים את זה לרכב, אם יש 4 מיליון רכבים פרטיים במדינת ישראל, זה יוצא שעלויות ה- - - של רכב פרטי הוא 1,300 שקל לשנה בעוד שהסבסוד במירכאות שנותן נהג הרכב לדו גלגלי נאמד ב-175 שקלים בשנה. כשאתה לוקח 175 שקלים מול 1,300 שקלים, ברור שכל נהג רכב, שתשאל אותו אם הוא מעדיף שיהיו יותר אופנועים על הכביש והוא יסבסד אותם אפילו בעוד 175 שקלים תמורת פחות זמן בפקק, יגיד לך שכן. כשאנו מסתכלים על זה, לפי נתוני משרד התחבורה ב-2018, וזה מופיע בנייר מדיניות של משרד התחבורה, אני מפנה את זה לנציג משרד התחבורה שלו היו לו יותר נתונים, אנו רואים שכבר אז כשהתייחסו לזה שיש 80,000 קטנועים באזור המרכז, זה הוריד 30% מהגודש.

חוזר: בשנת 2018 פרסם משרד התחברה נייר מדיניות ואמר ש-80,000 כלי תחבורה דו גלגליים באזור המרכז מפחיתים 30% מהגודש. זה נתון משמעותי. משמעותי מאוד. אנו מניחים שהיום הנתונים האלה רק עלו מספרית כי אנו רואים מה קורה בכבישים. אני אמרתי לך שאיני מסכים עם איגוד חברות הביטוח בנושא הגודש לחלוטין.

לכן כשאנו בוחנים את היתרונות ואת התרומה של הדו גלגלי למשק, חייבים בראייה כללית, משרד האוצר - ואני לא מדבר על הממונה על הביטוח שיש לו ראייה מאוד ביטוחית וזה תפקידו, אבל יש משרד אוצר ושר אוצר ואגף תקציבים שצריכים לכמת א העלויות האלה, כי ככל שיהיו לנו יותר דו גלגלי על הכבישים, יהיו לנו פחות פקקים. ויש מחקרים בעולם שמראים את זה ומחקרים שגם משרד התחבורה הישראלי אימץ שנעשו באיחוד האירופי שכאשר אתה מסיט 10% מהמכוניות בקטעי כביש צפופים לדו כלכלי אתה חוסך 40% מהפקקים. אלה נתונים שלא מתייחסים אליהם היום בבואכם לקבוע את המדיניות. אתם עכשיו רוצים להעלות את המחיר על הפוליסות של הדו גלגלי. זה יביא בהכרח לנטישה של הדו גלגלי למעבר לכלי רכב פרטיים ולתוספת בפקקים. כל הנתונים האלה קיימים במשרד התחבורה. בנוסף, כשמסתכלים על הנתונים שהציג פה נציג של סוכני הביטוח מהמגזר הערבי, אנו עדים לזה ורואים את זה בנתונים של רלב"ד ואור ירוק יש עלייה גבוהה בשיעור הנפגעים במגזר הערבי. זה נובע מחוסר תשתיות, זה נובע מנהיגה ללא ביטוח, ללא רשיון, אלה בעיות מערכתיות שמדינת ישראל חייבת לטפל בהם, אבל העלויות האלה מושתות על כלל הרכבים, וכאשר אני מבקש מהפול את הנתונים שהוא מתבסס עליהם והוא אומר

אדוני היושב-ראש, אמרת שאתה לא רוצה לשמוע את הנתונים. אנחנו כן רוצים לדעת את הנתונים שעליהם מתבססים העלאות התעריפים שלכם כי יש גם מחקרים שמעידים על כך שדו גלגלי בשעות העומס באזורי המרכז - ולא רק מחקר אחד אלא שלושה, ארבעה מחקרים לפחות פגיעים ברמה של רכב. כלומר דו גלגלי, ואנו נמצאים היום במצב שכל המדינה פקוקה, כלומר שעות העומס נמתחות לא רק בבוקר ובערב אלא על פני כל שעות היום פחות פגיעים,

ולא רק זה שמייצרים פתרון תחבורתי טוב - הם גם פחות פגיעים ופחות עולים כסף לחברות הביטוח. לגבי לא יכול לקרוא לזה אלא קוריוז שהציג פה נציג הפול או נציג חברות הביטוח, שלכתוב בפוליסה כמה אנו מסבסדים, אם אנו מסבסדים ב-175, כל נהג יידע כמה הוא משלם לנו,

לרשום גם כמה עולה כל רכב פרטי שמייצר עלות נלווית למשק של 1,300 שקלים. וכמה עולה משאית. זה דברים שחשוב לדעת. אם אתה רושם את זה, תרשום את זה גם, ותשאל אותו כמה אנו מצמצמים את אחוז הגודש, גם שזה יהיה כתוב. אנחנו מאוד בעד. יצטרך גליון ארוך. אבל כשהם מאיימים עלינו בנתונים - חשוב לומר גם כמה אנו חשובים וכמה אנו תורמים למשק ולכל אזרח שעולה על הכביש ועומד בפקק, כמה חשוב שיהיה עד דו גלגלי. אני מבקש לומר שני נושאים שהאחד לא מתיישב עם השני. אני רוצה להוריד ולמנוע את ההעלאה של סכום הפוליסה, כפי שהיא מצטיירת בסיבוב הקרוב, 10%, נדמה לי, אין לי שליטה על ועדת הכספים אבל לנסות לראות איך אנו עושים זאת. מצד שני להגדיל את מספר הדו גלגלי במדינת ישראל. אנו הולכים לקטסטרופה תחבורתית. אז נכון שפתרונות של תחבורה ציבורית הם עדיפים בכל מדינה מערבית מתקדמת. הם לא על השולחן כרגע. רק התחלנו בשנים האחרונות עם כל הרכבות שמחברות את המרכז עם הפריפריה, ונראה לי שהרכבת קליע היא רק בחלומות למרות שהיא מדוברת. אוהד, יש כמה דברים שעלו פה. אם היינו מורידים את סכום הביטוח או לפחות לא היינו מגדילים אותו, לדו גלגלי היו יותר דו גלגלי עושים את הביטוח וזה היה מאזן? כי היום יש סדר גודל של 35,000, 40,000 שלא מבצעים ביטוחים. ובנוסף התגלה פה נתון מטורף ש-460,000 כלי רכב במדינת ישראל לא מבצעים ביטוח חובה. זה קטסטרופה, זה אסון. אלה שני נתונים שמאוד-מאוד מטרידים. הדבר המטריד הבא, שאני רוכש דו גלגלי משומש רק בשביל תל אביב, 125 ב-4,000 שקלים, ויש כאלה, ונדרש לעשות ביטוח ביותר מהשווי, אז איני עושה ביטוח. לא רוצה לעשות ביטוח. אל תבלבלו לי את המוח. האם יש אפשרות לחשוב מחוץ לקופסה ולומר: קטנועים מתחילים מ-125, 150, 175 אני סתם אומר 200, 250 ועד למפלצות הגדולות, אני צריך לשלם אותו דבר כמו מי שהשקיע הון עתק בכלי רכב? זה נראה לי אבסורד. האם זה שנוסע עם המגדש והטורבו, אלה שמרעישים כמו מנוע סילון ונוסעים בכביש הערבה 180 או 210, האם אני, שנוסע בתל אביב עם 125, צריך לשלם אותו דבר בביטוח החובה? האם אי אפשר לעשות משהו דיפרנציאלי כדי לגרום לאותם אלה שנוסעים בתוך העיר לא להעלות להם את זה כדי שיקנו יותר דו גלגלי ויעשו יותר ביטוחי חובה? אני מנסה לחשוב מחוץ לקופסה ברמה שלנו, של רשות שוק ההון ושל המדינה, ואני המדינה, מה אנו עושים לא להעלות קודם כל, אולי להוזיל כי אם 30,000 יעשו, הכסף שייכנס יהיה שווה לכסף שנמצא כעת. משהו לא בסדר. אתה השחקן המרכזי. משטרת ישראל פספסתי אותם. האם לא הגיע הזמן לעשות ביטוח דיפרנציאלי לאותם כלי רכב דו גלגליים פחות מסוכנים אחת, שתיים, מה אנו עושים עם 460,000 כלי רכב במדינת ישראל שלא מבוטחים? שלוש, איך אני מקטין ונתת קודם תשובה, וזה חלק מהמגמות המרכזיות של הוועדה כרגע לא לאפשר ביטוח קצר מועד של שבוע. זה לא ייתכן כי ברור מה מסתתר מאחורי זה - לעבור את הטסט וזהו, שלום על ישראל. הוא אפילו לא צריך להודיע לסוכן. סיים את הטסט, תיקן, נגמר הביטוח של שבעה מים, שלום על ישראל. יש כשל של המדינה שלנו בעניין הזה ויש לתת פתרון לשלוש השאלות שאמרתי איך אפשר להוזיל אם בכלל או לא להעלות ואז אלה שלא יעשו יעשו אולי זה יאזן לא יודע. שתיים, 460,000 כלי רכב מתנהלים בלי ביטוח חובה בכבישי מדינת ישראל. לא יודע כמה יודעים את זה אבל מה שהוא אמר משגע. והאם יש אפשרות לעשות ביטוח חובה דיפרנציאלי לפי נפח ואולי לפי שווי? אחד עם 125 נפח נוסע 60,

80 בתוך העיר, לא מעיז לצאת לכביש ירושלים תל אביב ואני נוסע הרבה על הכביש הזה. לא רואה אותם. להפך, אני רואה את אלה שחותכים איתי. שאלוהים ישמור. עוד שנייה נכנס ומתרסק. אתה מבין את הסיכון שקיים. ודאי. הוא נוסע על אופנוע של 120,000 שקלים סתם אומר או הונדה עם ציר מגדש וטורבו. אני חייב לומר לא כל השחקנים נמצאים פה וגם לא כל הפתרונות. הסיכום שלי יהיה, אנחנו נפגשים פה עוד שישה חודשים עם מכתב למפכ"ל ולראש אגף התנועה שהוועדה דורשת לאכוף את זה. אדבר איתם גם טלפונית. אבל מה שאצלנו אשתדל לתת מענה וגם צעדים להמשך, שאין בעיה שתבצע בקרה ונשתף מה שצריך. לגבי דיפרנציאלי, התעריף נקבע לפי שש קבוצות נפח מנוע שונות, חובה. בין הקבוצה הקטנה להכי גדולה יש פער של 50% כמעט במחיר. אבל לא הכול בהקשר של המחיר ואז יבטחו יותר, עד כמה השפעה של זה. כי יש נתון מדהים הנתון שמוצג גם אצלנו וגם אצל מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי שנותן לנו המלצות לתעריפים של שיעור אופנועים בלתי מבוטחים ב-2018 כ-38%, ב-2019 41%, ב-2020 39%, 2021 38%, ובאותן שנים לא היה שינוי במחיר. לכן אנו רואים שפחות או יותר זה סביב האזור הזה, מכל מיני סיבות, בין השאר גם מה שציינת של ביטוח לתקופה קצרה או כל מיני היבטים נוספים. מבחינת צעדים להמשך, אחת, יש כבר היום השתתפות עצמית אך אנו במטרה להגדילה כדי לייצר אף הפחתה נוספת במחיר הביטוח. כמובן בשיתוף פעולה עם משרד המשפטים. יש פה מישהו ממשרד המשפטים? מתנצל. מייד.

נעביר להילה שמלווה את תחום הביטוח שנים רבות בשיתוף פעולה אתנו תמיד. לגבי הגברת אכיפה, בסופו של דבר מי שלא מבוטח הוא מייצר עלויות לקרנית שזה הגוף שמשלם למי שנפגע על ידי נהג או מי שעלה על רכב בלי שעשה ביטוח. הם מעבירים סכומים של 300 מיליון שקלים בערך. לפי החישובים שלנו, ברגע שתהיה הגברת אכיפה ויהיה שיפור בדבר הזה זה יכול לחסוך כ-150 מיליון שקלים בתשלומים שקרנית מעבירה אם זה יהיה אפקטיבי. לכן הצעדים שאתה רוצה להוביל מהוועדה הם מאוד חשובים. עוד נתון שלא ציינו במסגרת הוועדה והוא מאוד חשוב אנו גם פועלים בשיתוף עם רשות איגוד לשכות המסחר כדי שמי שנוסע באופנוע ועבר הכשרה שנותנת לו מענה אפקטיבי ויכולה להפחית את הסיכון כדי שהביטוח יכיר גם בזה כדי להפחית את מחיר הביטוח לאלה שעברו הכשרה כזו, זה גם צעד נוסף שאנו פועלים לקדם. שיתוף פעולה גם עם קובי סודאי שאם איני טועה, מהרשות לאיגוד לשכות המסחר. הוא בשיח מאוד טוב אתנו בהקשר הזה. זה צעד נוסף. נעדכן את הוועדה כשהדברים יתקדמו. עו"ד הילה דוידוביץ. אנו הרבה שנים עובדים עם רשות שוק ההון בשיתוף פעולה בנושא של פרמיות ביטוחי אופנועים. מצד אחד יש הסבסוד הצולב מי שמשלם את כל גירעונות הפול זה הציבור כולו. מבחינה משפטית יש לזה משמעויות. צריך לדעת להצדיק. זה אומר שכל ציבור מבוטחים משתתף. כולל אותך. מפחיתים את התשלום שלך מהסבסוד שאתה מקבל. כאמור יש לזה משמעות משפטית שיש לדעת להצדיק ולתחום ולמצוא את האיזון הנכון ואת הגבול האדום לכך כי ככל שהסבסוד גבוה, קשה להצדיק משפטית לשיטתנו. מצד שני אנו כן מבינים כל מה שעלה פה ועובדים בשיתוף עם רשות שוק ההון לנסות למצוא פתרונות כן להוזיל את הפרמיות. יש כמה פתרונות על הפרק שאנו בוחנים אותם תוך שמירה על עקרונות פלת"ד, כי בסוף יש לחוק לפיצוי תאונות דרכים את התכליות החשובים. אנו בשיח ודברים, פתוחים לשמוע. כפי שאמר אוהד, יעדכן. למיטב זיכרונך, שוטר/קצין משטרה רשאי להוריד מהכביש כלי רכב שנתפס ללא ביטוח? אני לא אומנה על התחום הפלילי אני בתחום האזרחי ורחוקה מהתחום הפלילי. אני יכולה לנסות לבדוק.

לבדוק את זה, שנייה וחצי. אבל אנחנו כן יודעים לאורך כל השנים, הציגו לנו, היו הרבה דיונים לאורך השנים על תת אכיפה בתחום הזה ותת ביטוח בתחום הזה. גם בפנינו הובאו נתונים מאוד מטרידים,

בסוף הפתרונות לא על שולחננו על שולחן משרד המשפטים אבל זה נתון שאנו מודעים ומכירים. בבקשה. מוצג פה כאילו נעשה לנו שירות או ג'סטה. אנו הסכמנו לכמה שינויים בנושא תעריפי הביטוח. גם הסכמנו להשתתפות עצמית שתהיה וולונטרית ולא כפי שהמפקח על הביטוח רצה לעשות בזמנו שתהיה מנדטורית. יש לך אפשרות היום לבחור אם אתה רוכב בטוח או אתה מחזיק מעצמך רוכב בטוח, אתה רוכש פוליסה עם השתתפות עצמית. לגבי הסבסוד זה מעוגן בחוק. יש רכיב העמסה של עד 8.5%, זה בתוך חוק הפלת"ד. אף אחד לא עושה לנו טובה. מישהו קבע שיש כשל בביטוח וכדי לשפר מצבנו קבעו שיש אפשרות להעמיס על שאר- - - אבל היו ניסיונות לאורך השנים. זה מעוגן. רכיב העמסה, 8.5%. אני אומר לאו דווקא בהקשר לדבריך אלא מה שציינו פה, להפחיד את הציבור, לרשום בפוליסה. אל תדאג, זה לא יקרה. עם כל הכבוד להם הם לא קובעים מדיניות ולא יושבים בוועדת החוקה,

אנו מצדנו הסכמנו להשתתפות העצמית הוולונטרית. אנו עושים הכול לשפר את מצבנו. לא עלה פה כלי רכב שכלל לא רשומים במשרד הרישוי שזה מגדיל את האחוז כלי רכב שלא רשומים במשרד הרישוי ונעים על הכביש בלי טסט ובלי ביטוח, שזה מוסיף עוד ל-40% ומשהו האלה. אף אחד לא דיבר על זה. יש כלי רכב שלא ניגשים לטסט בכלל. לא עושים ביטוח לשבו,

לא לכלום. נוסעים בלי טסט ובלי ביטוח. זה לא עולה כאן. זה כשל מוחלט של המערכת לתת מענה לציבור שמוקצה, תמיד הוא האשם, תמיד הוא זה שהוא מעמסה על כולם ואף אחד לא נותן פתרון. אני לא חושב שזה עול. אני חושב שאתם מקלים על- - - אז אתה יחיד פה בדעה הזאת. כולם מציפים את הבעיה, ואנחנו מדברים על זה מההקמה, מהמעבר מאבנר לפול. אנו מדברים על כשלים ואף אחד לא נותן פתרון. דנים בזה שנים על שנים. לא מבטיח אבל אנסה. אשמח. לא פעם ראשונה שאתה עוזר לנו. אנסה. בבקשה. שאלה קצרה לאוהד ולנציגי שוק ההון מה הם חושבים שיקרה ב-1 ביולי, כשהתעריפים יעלו? זה ועדת כספים. השאלה אם יש להם תוכנית, אם בדקו - כל הזמן הציג ש-38%, 39% מבוטחים כשהתעריפים היו בגבול מסוים. עכשיו התעריפים יעלו. האם אתם צופים שזה יוריד את מספר המבוטחים? מה יקרה להכנסות הפול? הם יעלו כתוצאה מביטוחים או יישארו או אולי יירדו כי פחות אנשים יבטחו? קודם כל הנתונים שציינת כאילו יש רווחיות מטורפת בתחום ביטוחי הרכב תחום ביטוחי הרכב מקיף פלוס חובה היו הפסדיים בהגדרה בסביבות מיליארד וחצי שקלים החברות הפסידו. לכן במובן מסוים האופנועים לא יוצאי דופן או חלילה מצורעים. אנו רואים בכך ערך, אבל גם אתה ציינת שבסוף אנו רואים את הזווית הביטוחית ואנו תמיד מנסים לאזן את הדברים. לאורך השנים האחרונות לא הייתה שום נגיעה בנושא של מחיר ביטוח בדגש על האופנועים. ציינתם גם אתם שלפי החוק יש ההיבט של רכיב העמסה. ברגע שיש חריגה, ולפי מפעיל מאגר המידע התקרבנו מאוד לתקרה שאסור לחרוג מעבר לאותה תקרה, אחרת גם אנו כמדינה מפרים את החוק. לכן גם כאן בהיבט של שיעור מסוים שנעשו שינויים כולל בהקשר מדרגות של נפחי מנוע וכו', נעשה בצורה מאוזנת וסבירה. מה יהיה כמו בכל רגולציה שאנו עושים, תמיד עושים בקרה ובודקים לאחר מכן, גם בהוראות צרכניות שאנו מוציאים, ובמידת הצורך מבצעים שינויים. לא היה מנוס מלבצע אותו שינוי. שוב - יש צעדים להמשך אם זה הכשרה לאופנועים, אם ההשתתפות העצמית, אם זה ביטוח לתקופה קצרה. יש עוד מספר צעדים שאנו חושבים שיכולים לייצר ערך ונבחן את זה לאחר תקופה. בבקשה. ההמלצה לשקף את הסבסוד של האופנועים בפוליסה הייתה המלצה של משרד מבקר המדינה. לא שלי. לא אומר שהוא צודק. אבל המלצה שלו שהמדינה קיבלה על עצמה. אפנה לנציג מבקר המדינה, כי איני מסכים איתם בכול - אם אשתי עשתה תאונה אתה רוצה שזה יירשם גם בפוליסה? מה הדגל הזה? איפה זכויות אדם? אשתי כל יום וחצי, אז זה יירשם בפוליסה? מספיק שזה נרשם במחשב וכשאני בא לשלם אני רואה את הפרמיה עולה. נראה לי לא בסדר, ואם זה יהיה תלוי בי, זה לא יקרה. מסקר שאנו בוחנים, הציבור לא תמיד מסתכל בצורה מאוד חזקה על הפוליסה. לפעמים סמ"ס לפני חידוש כמה שילמת, כמה אתה צפוי לשלם הדברים האלה הם יותר אפקטיביים במיוחד בעידן של היום.

זה נדבך אחד מתוך מספר צעדים במטרה לייצר היגיון בפעולות כמו שצריך בתחום הזה של ביטוח חובה. כיוון שזה רק המלצה של מבקר המדינה ותפקיד המבקר להגיש את הדוח לוועדה עצמה יש הליך שנותן את זה ליושב-ראש הכנסת, אבל זה רק כדי זה נראה לי פשוט לא בסדר, לשים אות קין כזה. לא יקרה ככל שזה תלוי בי. דבר אחרון גם היום המחיר שמשלמים מבוטחי האופנועים מכסה רק כשליש מהסיכון שמהווים, רק כשליש מעלות התביעות שלהם. היתר מסובסד על ידי הציבור, בין אם על ידי הפול ישירות ובין אם על ידי חברות הביטוח באמצעות צו החציה. לסיום, תיקון של נתון שאמרתי קודם, כמות הפוליסות ברכב פרטי שיש בפול הם למעלה מ-200,000 פוליסות ב-22'. כמה פוליסות ביחס לחשיפות? כמעט 60,000 פוליסות בחשיפה אבל כמות פוליסות בשנה - למעלה מ-200,000. תוכל לחזור על האחוזים של הסבסוד? נתון מ-21' נזק כולל במיליוני שקלים במיליארדים - אני מקריא מדוח שנתי של מפקח על הביטוח. יש שם תרשים שמראה שליש-שליש-שליש.

ברשותך, אתה קורא את הנתון לא נכון. הפרמיות שמשלמים מהווה כשליש. עוד שליש סבסוד באמצעות הפול ועוד שליש סבסוד באמצעות המבוטחים ברכב פרטי באמצעות צו החצייה שזה גם תוספת לפרמיה. הרכב הפרטי משלם.

75-25 ה-25 כלול בהפסדי הפול. על הפרמיה שאני משלם? לא מבין את זה. זה לא מדויק. אם יש תאונה של שני רכבים, והמחוקק קבע 75-25 ללא הוכחת אשם, למה זה נכנס להפסדים של הפול? על חשבון הסבסוד של הדו גלגלי. זה לא נכנס להפסדי הפול. אני לא מקבל את זה. הנתון הזה לא מדויק. זה פברוק. אני כמובן לא יכול לפסוק בעניין הזה, אין בידי הכלים. אתם מוכנים לקיים איתם, הפול, ישיבת עדכון? אנחנו רוצים לקיים ישיבה עם המפקח על הביטוח לא עם הפול. אתם יותר ממוזמנים. כבר קיימנו ישיבה אחת עם קובי. אתכם אין בעיה. אוהד נעתק לבקשה. יוציא זימון, ייקבע מקום וזה יהיה חלק מהמצע לדיון שאקבע לפעם הבאה. הוועדה לא באה על סיפוקה. יש פה הרבה דברים פתוחים. אחד הדברים שהכי מטרידים זה סדרי גודל מטורפים של 460,000 כלי רכב פרטיים שנוסעים ללא ביטוח בכבישי ישראל ועוד סדר גודל של 60,000 קטנועים שנוסעים ללא ביטוח. חלק מהפתרונות שביקשתי מרשות שוק ההון זה לתת תשןבות לכמה מעריכים בתקנה את חובת הזמן שיש לעשות ביטוח אחת.

שחקן שאינו כאן ויוזמן לפעם הבאה משטרת ישראל. נוציא מכתב אינפורמציה שזה מה שעלה בוועדה לביקורת המדינה ואנו מבקשים שיורו לשוטרי משטרת ישראל שעוצרים רכב מכל סיבה שהיא לבדוק האם יש ברשותו תעודת ביטוח. נבדוק גם מה הסנקציות שיש בידי משטרת ישראל ואם יש בידי קצין משטרה אישור או בתקנה או בחוק אפשרות להוריד את אותו רכב שנסע ללא ביטוח וללא טסט, על אחת כמה וכמה מהכביש, לתת לו צו הורדה, יש לעשות זאת כי אם לא נגביר את האכיפה, התופעה הזו תלך ותגבר. אין בכלל ויכוח. מדובר בנפשות. בבקשה. רציתי רק להוסיף שהחתך הגדול ביותר של הרכבים הלא מבוטחים שנעים על הכבישים היום בארץ הם בחברה הערבית. אם הייתי עכשיו מוביל את הלחימה בפשיעה, חלק מההתארגנות שלי בנוסף לרשות המיסים, למס רכוש, למע"מ ולביטוח לאומי - גם משרד הרישוי היה יושב אצלי בבדיקות שאני עושה, אבל לא אני מוביל את הלחימה בפשיעה. אני מקבל מה שאתה אומר. בבקשה. לגבי מה שאמרת אם יש אתר הביטוח, המשטרה יכולה להתחבר בממשק ישר, וברגע שהם בודקים כל רכב, אוטומטית לבדוק אם יש לזה חובה או לא. צריך להיות לזה ממשק יותר קל, כי אותו שוטר שנכנס לו ועוצר אותו, הוא בלחץ, צריך לפתור, צריך לתת דוח. לא פשוט. לא, ממשק בין המשטרה להר הביטוח. היום הממשק הוא מקרנית למשטרה בדיווח חודשי אבל אנחנו דורשים לשפר את זה שיהיה יומי ואף שייצא מהר הביטוח אלינו למסופי המשטרה. ואוטומטית אפשר ישר על המסוף לראות אם יש לרכב הזה ביטוח חובה או לא, בלי צורך לבקש מסמכים. בלי קשר לקידום הטכנולוגי השוטר יכול לומר: תביא לי מסמכים. פעם היתה חובה להחזיק תעודת ביטוח, רשיון רכב, טסט ורשיון נהיגה. היום הורידו את רשיון הנהיגה. בבקשה. נושא לסוף הגדרת הנפחים, שמשום מה זה משרד התחבורה, שינה את ההגדרה. היה עד 125 סמ"ק עשו את זה עד 124. היה 250, עשו 249. זה לא נכון. בגלל בעיית עיגול שיש להם בנפחים. אבל זה לא שינה את המחיר. שינה את המחיר. אנחנו בוחנים את זה. הם היו בקשר אתנו. הנושא הזה בבחינה. קבעתי לכם ישיבה - תעלו את העניין הזה. מדרגות אמרנו. אמרנו אכיפה. ושוב, הכי חשוב זה הסיפור של כלי הרכב שנוסעים ללא טסט וללא ביטוח. לא יודע אם צריך לבצע שינוי חקיקה,

אבל אם זה בתקנות שר האוצר, זה יספק אותנו. אין לי תשובה עכשיו. לגבי הסנקציה למי שאין לו? לדעתי זה בפקודת

היום ממה שאני מבין, אפשר להפנות את האדם למשפט כדי לראות אם מבטלים לו או מתלים לו את הרשיון אבל צריך להיות קנס מינהלי. כמו שאתה חונה באדום לבן. ראית איך מתנהל בית משפט לתעבורה? לא פשוט. כמו סרט נע. קנס מינהלי זה הדבר הטוב ביותר. כמו רשות המיסים כשהייתי ממונה עליהם משפט, משפט. למה משפט? חייב 10 מיליון, תגמור 6 מיליון, תוריד מסך, שלום. בעוד 6, 10 שנים, יפשוט את הרגל, לא תראה אגורה. זה אותו סיפור. ההליך מטורף במדינת ישראל ויש ללכת על קנס מינהלי. תם ולא נשלם. ממש לא. התחלנו בדו גלגלי והגענו לביטוח כולל ויש הרבה מה לעשות בעניין. אני קובע מהיום ישיבה לינואר 24' בתקווה שיהיו שיפורים, והשיפורים הנדרשים עלו פה גם לרשות שוק ההון, גם מבחינת הביטוח, גם מבחינת הפול. יש פה מגוון שחקנים. משטרת ישראל היא שחקן מרכזי באכיפה. נשתדל לבצע פתרונות. חשבתי שאהיה איש בשורות היום. לא צלח בידי אבל יש דרך או התוויית דרך לעתיד לבוא. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:05.